אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים וחברי הכנסת, בשם סיעת הליכוד, אני מציע לכנסת לבחור בחבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין ליושב-ראש הכנסת העשרים-ואחת. תודה לחבר הכנסת דוד אמסלם. חברי כנסת, נא לשבת. אנחנו נקיים הצבעה על הודעת סיעת הליכוד כפי שמסר חבר הכנסת דוד אמסלם. כולם קיבלו תדרוך על ההצבעות, אני מתכוון לח"כים החדשים. אפשר להצביע אלקטרונית. ההצעה לבחור את חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. בעד 101, אפס מתנגדים וארבעה נמנעים. אנחנו אישרנו את הודעת סיעת הליכוד כפי שמסר אותה חבר הכנסת דוד אמסלם. אנחנו עוברים לנושא הבא. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, המיועד לכהן כיושב-ראש הוועדה המסדרת, להציע את הרכב הוועדה המסדרת. גם הודעה זו טעונה את אישור המליאה בהצבעה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נציגי הסיעות בכנסת העשרים-ואחת התכנסו ביום כ"ד בניסן התשע"ט, 29 באפריל 2019, וסיכמו על ההרכב הסיעתי של הוועדה המסדרת. היא תביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב ועדות הכנסת הקבועות. לוועדה המסדרת יהיו, עד לבחירתה של ועדת הכנסת, סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת. סעיף 2א(ב) לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994,

"הייצוג בוועדה המסדרת יהיה לפי גודלן היחסי של הסיעות, ובלבד שלכל סיעה בת ארבעה חברים או יותר יהיה נציג בוועדה המסדרת". בכפוף לסעיף האמור, נקבע ההרכב הסיעתי של הוועדה המסדרת לפי מפתח של חבר ועדה אחד לכל חמישה חברי כנסת, ולסיעות שבהן ארבעה חברי כנסת יהיה ייצוג של חבר אחד בוועדה. להלן ההרכב המוצע של הוועדה המסדרת: הוועדה המסדרת תמנה 25 חברי כנסת, ואנוכי, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, אעמוד בראשה. אלו הם חברי הכנסת מטעם סיעת הליכוד,

רק שנייה. חברי הכנסת סעדי ולוי, איך תדעו את הרכב הוועדה? אולי אתם לא תהיו מרוצים ממנו. איך תצביעו?

אני מאוד מקווה שהם יתמכו.

אלו הם חברי

חבר הכנסת מנסור עבאס. אבקש את אישורה של הכנסת להרכב המוצע של הוועדה המסדרת,

תודה לחבר הכנסת מכלוף מיקי